בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת. הדיון שלפנינו הוא קביעת מסגרת ישיבת הכנסת על כינון הממשלה ה-36, בעזרת-השם.

אין הצעות לסדר.

ותיקבע לכך מסגרת זמן, תינתן זכות דיבור לעומד בראש הסיעה הגדולה שאינה צד להסכם לתמיכה בממשלת החילופים, במסגרת זמן שתיקבע. בהתאם לסעיף 27(ב)(1) לתקנון הכנסת דיון על כינון הממשלה הוא דיון סיעתי, ובהתאם לסעיף 28(א)(1) לתקנון הכנסת אציע לוועדה המסדרת לקבוע מסגרת זמן של תשע דקות לכל סיעה". זה גם היה בפעם הקודמת. "בתום הדיון יתקיימו ההצבעות על בחירת יושב ראש הכנסת, כינון הממשלה ולאחר מכן תתקיימנה הצהרות האמונים של ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי והשרים".

תודה רבה, גברתי. ח"כ יעקב מרגי, בבקשה. אני מודה למזכירת הכנסת, כמובן ליושבת-ראש הוועדה, שזימנה אותנו, אין ספק שצריך לקבוע את מסגרת הדיון, אבל אני בא להביע את צערו של פרוטוקול הכנסת. יש לי רגישות גם לפרוטוקולים והייתי רוצה לתבוע את עלבונו של שר התקשורת, שאיננו נוכח פה, ח"כ איתן גינזבורג, שאני יודע איזה זובור שעשו לו כאן בוועדה המסדרת על אותם סעיפים שהקריאה מזכירת הכנסת. יצאו כנגדו בשצף קצף, עד פגיעה אישית כואבת, שאפילו אני תבעתי את עלבונו ועודדתי אותו. מעבר לזה, בפרוטוקולים של מליאת הכנסת נאמרו דברים איומים רבים על אותם סעיפים שמזכירת הכנסת עכשיו הקריאה, ואתם הולכים לעשות זאת בשמחה כי יום הקמת ממשלה הוא יום שמח בעיקרו.

במעמד הזה אני תובע את עלבונו של פרוטוקול הוועדה המסדרת ואת עלבונו של פרוטוקול ועדת הכנסת, כי אלה דברי הימים שהדורות הבאים יקראו בשקיקה. מה יאמרו עלינו בדברי הימים? שלא עבר הרבה זמן עד שמה שהיה טרפה נהיה גלאט-כשר.

תודה רבה. ח"כ שלמה קרעי. תודה. גברתי יושבת-הראש, אני קודם כל רוצה לומר שאנחנו בדיון מבזה לטעמי. הממשלה שהולכת לקום לא הולכת לקום על מנדט שהיא קיבלה מהעם אלא על מנדט שהיא גנבה מהעם. אתם מוסיפים חטא על פשע בגניבת מאות-אלפי קולות מהימין באמצעות בנט וחבורתו. ראש הממשלה היועד. ואתם מעבירים כאן חוק נורווגי שכמוהו לא היה. רק לפני שנה עוד לא פג תוקף הזיכרון שלנו

גברתי יושבת-הראש - - - אני רוצה רק להבין: אתה נגד החוק הנורווגי? אני נגד החוק הנורווגי במתכונת שאתם

איזה הפתעות. היום הוא נגד. במתכונת שאתם רוצים להעביר, בצורה הזו שאתם ממנים כאן. אחד מכול שני חברי כנסת הולך להיות שר, כל ממשלת הג'ובים המנופחת הזו - - - - - - אביגדור ליברמן חולש על הקופה של העצמאיים. ליברמן כמה נקי, כמה חדש.

חברת הכנסת דיסטל, קריאה ראשונה. אם תעשו את החשבון אז תראו שבממשלה הקודמת, עם 72 חברי כנסת וממשלה פריטטית, שהיושב-ראש לשעבר שלך ביקש חצי מהשרים, היו 34 שרים. כאן אתם 57 חברי כנסת עם 28 שרים, כשאין פריטטית. אבל זה שרים מקצועניים, סגני שרים מקצועניים. להם אפשר. לא להפריע לו. גברתי יושבת-הראש, בואי תראי מה אמרת רק לפני שנה: "אם הייתם מוותרים על מספר שרים היו יותר חברי כנסת. אתם שוב פעם משנים חוקי יסוד בשביל סידור עבודה". אני לא משנה. ואתם לא הולכים להסתפק בחוק הנורווגי הקיים, אתם הולכים להגדיל ולנפח אותו. תמר זנדברג: "הכנסת הזו עסוקה רק בעצמה, בעוד משרדים,

שרים וסגני שרים, כך שלכנסת כבר לא נשאר כלום וחייבים את החוק הזה". יאיר לפיד: "באישון לילה, כמו גנבים, העבירה הקואליציה את חוק הג'ובים הנורווגי. 110 מיליון שקלים לכיסאות ומקורבים ועוד איזה אאודי 8 לחליפי". מי יקבל עכשיו את האאודי 8 הזה? יאיר לפיד, שרק לפני שנה בכה עליו. בושה וחרפה.

ח"כ שמחה רוטמן. האמת שיש הרבה מה לומר על הקמת הממשלה הזו, ועוד מן הסתם ייאמר,

כחברת מפלגת יש עתיד. נכנסתי ישר לאתר שלכם, רציתי לברך. החוק החדש מגביל את מספר השרים ל-18 בלבד ואת מספר סגני השרים ל-4 לכל היותר. "כך הבטחנו"

מקריא מהאתר שלכם "את קיומן של ממשלות רזות, יעילות וחסכוניות. מפלגת יש עתיד שמה למטרה לעצור את בזבוז כספי הציבור על ממשלות מנופחות ובלתי יעילות. חוק המשילות שקידמה המפלגה מצמצם את גודל הממשלה ל-18 שרים בלבד". הקטע היפה הוא שבזמן שהחוק הזה עבר יש עתיד הייתה חברה בממשלה, 18 שרים לא היו, הם רק רצו להגביל את הממשלות העתידיות ל-18 שרים ומטה. היו 23. ואז גם בממשלות העתידות זה לא קרה. ואז אנשי יש עתיד תקפו לדעתי גם את היית שם, אני זוכר באחד הלילות הארוכים את הממשלות שמשנות את חוקי היסוד ופוגעות בעיקרון החיסכון הגדול שהבאתם, בשורת החיסכון של 18 שרים שיש עתיד הביאה. אז אני מברך אתכם על כך שאתם ממשיכים בדרככם, נאמנים לאמת שתמיד הייתה נר לרגליכם ובעצם לרגלי כל שותפיכם לממשלה, שמושג האמת מאוד-מאוד חשוב להם. כמה יש בממשלה החדשה, את יודעת? 26. לעת עתה. יש לי הצעה, מאחר שאני בכל זאת מנסה לדבר גם לעניין שלשמו התכנסנו: אני חושב שאנחנו צריכים במסגרת הדיון הסיעתי שנקבע לשבוע הבא, כל שר משרי הממשלה לפחות כל אחד מעל המספר של 18 שרים נקדיש לו לפחות 9 דקות בדיון הסיעתי.

מיכאל מלכיאלי, בבקשה.

גברתי היושבת-בראש, כמו שאמר חברי הרב מרגי, יום מאוד-מאוד שמח שיש ממשלה אחרי שנתיים קשות מאוד, בלי תקציב, ממשלה, כמו שאמרו לנו, פריטטית, ממשלת שיתוק שאי אפשר לעשות בה כלום, ממשלה של אאודי, ממשלה מנופחת. ברוך-השם, הגיעה ממשלה טובה לעם ישראל. אבל אני שואל את עצמי ואני באמת מוטרד: מחר, כשהילד הישראלי יבוא למורה שלו בשיעור אזרחות וישאל איך נהיים ראש ממשלה במדינת ישראל. עד היום אמרו לו: תרוץ לכנסת, תהיה לך מפלגה גדולה, תקבל את אמון העם, תהיה ראש ממשלה. מהיום יאמר המורה: ככל שתהיה נוכל ושקרן יותר גדול יש לך סיכוי להיות ראש ממשלה מהר יותר. צר לי ואני מוטרד עזבו שאני חבר אופוזיציה, אני עושה את העבודה הכי טוב שיש מהעובדה שהמורה במשרד החינוך יצטרך לשקר לילדי ישראל איך נהיים פה ראש ממשלה. יש כאן אדם נוכל ששיקר למצביעים שלו ולעם ישראל ואנחנו נצטרך לומר לילדים: הנוכל הזה נהיה ראש ממשלה כי הוא שיקר לכולם בלי למצמץ ורימה את כולם. מלכיאלי, אני מציעה לך לא להשתמש במילים האלה.

אל תגיד כאלה דברים על ראש ממשלה.

בדיוק כך אני אגיד ואני אגיד את זה עכשיו עד הפלת הממשלה. אתם שיקרתם לכולם. אתם משנים את כללי המשחק. אתם הטפתם מוסר במשך תקופה ארוכה, למי? אמרתם את מילות הגנאי הכי חמורות שבעולם והיום בחסות תקשורת מחבקת אתם עושים את המעשה הנכלולי ביותר שיש. אתה מטיף לנו מוסר על נוכלות? והדבר המטריד ביותר לוקחים את הבריון של השכונה, איווט ליברמן, שחוץ מאג'נדה של שנאה אין לו כלום.

אני מבקש, עם כל הכבוד, שתחזור בך עכשיו. נותנים לו בידיים סמכויות - - - תבקש מליברמן לחזור מהאמירה שהוא רוצה לזרוק אותו למזבלה אז הוא יחזור מהאמירה הזו. מלכיאלי, זה לא מכבד אותך כל שמות הגנאי האלה. האנשים שצריכים פה בממשלה מוטרדים שהבריון של השכונה יחזיק בכסף של המדינה והוא יבוא ויטיף מוסר. הדבר הזה מטריד אותי. אני בא לכאן כפה של אותם אנשים בפריפריה שלא ישנים בלילה, ראשי רשויות שלא יודעים איך לאכול את החיה הזו. הוא רוצה לזרוק אותו למזבלה, הוא לא יגיד לו "הבריון של השכונה"? קרעי, קריאה ראשונה. אנחנו נהיה אופוזיציה שתילחם יד אחת. אין לכם שום מכנה משותף. אתם אויבים אחד של השני שם. שום מכנה משותף חוץ מאנטי ביבי. אויבים. אנחנו נציף את העויינות שבתוך הקואליציה הארורה הזו ובהצלחה גם נפיל אותה. רק מעניין אותי לשמוע מה תענה המורה לאותו תלמיד שישאל אותה למה חברי ש"ס לא הצביעו בעד ועדת החקירה לאסון מירון. זו תהיה שאלה שהמורה הזו תישאר בשוק, לא יהיה לה מה להגיד.

היא תענה להם שלא עשינו פוליטיקה על דם של 45 הרוגים, מאות יתומים. תודה. ח"כ גלית דיסטל. אני רוצה לומר שכמו שאני רואה את זה, המשלה הזו קיבלה פור אם זו ריצה של 100 מטר, של 90 מטר קדימה. אני רוצה לומר שממעוף הציפור הממשלה הזו מתהווה בעזרת תמיכה עצומה של פרקליטות שהמהלך שהיא עשתה, המהלך של ה"דיפ-סטייט" שהיא עשתה, עוקף הדמוקרטיה, מתברר כרגע בבית המשפט. לא ביבי, כן ביבי, לא מעניין. אני לא מדברת על ביבי האדם הפרטי, אני מדברת על ראש ממשלה שנבחר באופן דמוקרטי, ושכרגע, בימים אלה וכולכם מתעלמים מזה, מדהים, ראש ממשלה שנבחר באופן דמוקרטי הביזיון של הפרקליטות מתברר ואתם שותקים כי אתם יודעים שמה שעשו לו יכולים לעשות גם לכם. במקום להראות מנהיגות, איזשהו סממן ראשוני של סולידריות, שלא נותנים כולנו,

שמאל ומרכז כאחד למערכת אכיפת החוק להפליל עם שוט מרחף אף פוליטיקאי, בטח לא ראש ממשלה, אתם שותקים וזה בזוי. יושב-ראש הקואליציה, ראש הממשלה החלופי שלכם, מר יאיר לפיד, שיקף לפני כמה שנים את מה שעושים היום לנתניהו ועכשיו הוא שותק. אתם משתמשים בזה. אין בזה יושרה, אין בזה אינטגריטי, זה קטן ונמוך. שניים, בחסות תקשורת שבמשך 12 שנה הקפידה להראות מה רע, צמצמה או העלימה את מה שטוב בממשלה והיה טוב בממשלה הזו והיה טוב בנתניהו אלה השחקנים שלכם. אנחנו משחקים לבד במגרש. לכם יש פרקליטות, לכם יש תקשורת ולכם יש צמד אופורטוניסטים בשם גדעון סער ונפתלי בנט, שפשוט כמו טפילים על אורגניזם מעלו באמון הציבור ולקחו קולות מהימין לשמאל. אז הניצחון שלכם הוא ניצחון עלוב וקלוש ולא אמיתי.

אנחנו מדברים ואתם עושים מעשים הרבה יותר חמורים. עדיף לדבר מאשר לנהוג בחוסר יושרה.

למה את עושה דה-הומניזציה לאנשים שהם נבחרי ציבור? לא מדברים כך על בני אדם - - - תגיד את זה לשר האוצר שלך שרוצה לזרוק אותנו עם החרדים למזבלה. תגיד לו את זה. הוא ראש הממשלה בפועל שלכם. להזכיר לך שיאיר לפיד קרא לנו "חרא"? אני מצטטת כרגע. חרא זה יותר טוב? אני באמת שואלת. בני גנץ כינה אותו בוגד, יאיר לפיד גינה אותו גוש חרא, ליברמן אמר מזבלה עם המריצה, למה אני לא בסדר? כי אני משקפת את זה? - - - אני מבינה שזה לא נעים ולא נוח אבל אני באמת מציעה: אפשר להעביר ביקורת, זה דרוש, אני באמת מבינה את הצורך לבקר,

אבל אני כן רוצה לבקש בסוף זו כנסת ישראל בואו ננסה שהביקורת תהיה בשפה נאותה. לקרוא לאנשים בשמות גנאי, בעיניי זה לא ראוי, לא לשר האוצר, לא לאנשים אחרים. זה פשוט לא ראוי. את יוצאת מכאן בקריאה לליברמן לחזור בו מהאמירות שלו? אני יוצאת מכאן בקריאה לכולנו לשמור על שפה ראויה. אנחנו נמצאים כאן בבניין, בחוץ המדינה קרועה. קרועה. גם במזרקה של כיכר רבין זה יהיה קרוע? אני אומרת לכם שהמדינה קרועה, יעקב. היא הייתה קרועה כי כיניתם קמפיין שלם ראש ממשלה בוגד על צוללות. עורבה פרח. אתם קרעתם את המדינה ועכשיו אתם מטיפים לנו נימוסים. אפשר להשתגע.

את קיבלת רשות דיבור ושמעתי את כל מה שהיה לך לומר. אני מבקשת, אתם יכולים לקבל את זה, אתם יכולים לא לקבל את זה,

לכולנו פה - - - לא ניתן לבריונים לנצח בכזאת קלות ואתם בריונים. הכול בסדר, תודה על המחמאות. אתם יכולים לקבל את הדברים שלי ואתם יכולים לזרוק אותם לפח. אני מציעה, באחריות שצריכה להיות לכולנו, בואו ננסה לשמור על שפה ראויה. אפשר לבקר, צריך לבקר, אני בעד ביקורת. אם יש למישהו ביקורת תבקרו. למה בשפה כזו? בועז, בבקשה. בהתאם למעשים החמורים שאתם עושים גם הביקורת נוקבת ויורדת עד תהום. הגענו למצב, אחרי שהסיתם את כל השיח בשנים האחרונים, שבלי ביקורת נוקבת ומילים חריפות זה נשמע כמו מוסיקה רגועה לפני השינה. הבנתי שאתה לא מקבל, בסדר.

אני יודע שקשה לחשוב על עולם שבו נתניהו אינו ראש הממשלה, אבל אחרי יותר מ-12 שנה שהוא ראש ממשלה ברציפות ו-14 שנה בסך הכול אנחנו הולכים להקים קואליציה שהולכת לעבוד למען כל עם ישראל. אנחנו הולכים גם לשנות את השיח. לא ניתן להתדרדרות לדעתי היא לא מכבדת את האנשים שמדברים כך - - - אנחנו חיים באותה מדינה? מה זה לשנות את השיח? אתה ראית מה היה פה שנה בהפגנות בבלפור? בואו נדבר על קמפיין הבוגד ארדואן של גנץ, שנהנה מארומה ממלכתית כי התקשורת איתרגה אותו. הוא כינה ראש ממשלה בוגד. למה את צועקת - - - בגלל שהבריונים ניצחו וזה אוכל אותי. בועז, כאחד ממארגני הפגנות בלפור לא נראה לי שאתה יכול להטיף כאן מוסר. קרעי, אתה בקריאה שנייה.

זה שיש אנשים שמדברים בצורה לא נאותה זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להוות דוגמה ולא לדרדר את העם. זו הקואליציה שהולכת לקום. לצורך העניין ולגבי נושא הדיון, אנחנו כמובן בעד ואני רוצה שנצביע כמה שיותר מהר. יוראי, אחרון הדוברים. אני רק רוצה להצטרף לדברים שלך, גברתי יושבת-הראש. גלית, את אשת המילה, יש לך שדות רבים של מילים, אני מבקש, הביצוע של דה-הומניזציה שאת מבצעת כאן - - - באמת אתה מדבר על דה-הומניזציה? איפה היית בעשור האחרון, במאדים? אתם התפרעתם 10 שנים. אתם הרגתם את הבן אדם. הרגתם אותו באולפנים, בתקשורת, ועכשיו אתם רוצים נימוסים של אריסטוקרטיה אנגלית. כמה צביעות. כמה צביעות. מה היה באולפני הטלוויזיה, שירי לכת?

יוראי,

שירי ואלסים ולכת?

מסע דה-הומניזציה היה כל השנה הזו באולפנים. כשמכנים בני אדם טפילים - - - מה כינו אותי שנה שלמה? מה אתה מתרגש פתאום? איפה היית עם המחאות שלך כל השנה? איפה הייתה המחאה כשרצו לזרוק אותי במריצה לאשפה? דמעות תנין וצביעות. כאילו לא שכחנו מה השולחן הזה סבל. נו, בחייכם, איפה הצביעות שלכם? אני חושב שייעשה טוב לכולנו בבית הזה אם נרגיע את הרוחות. תרגיעו, שנה קודם. תמחק שנה קודם. יש לכם שנה של אות קלון, של דה-הומניזציה. לעניות דעתי שני הצדדים צודקים. אני הייתי עושה ועדת חקירה על התנהלות ערוצי 12 ו-13 כל השנה.

בסוף תמיד התקשורת אשמה? תסתכלו על עצמנו. אני רוצה להציע בהתאם להצעת יושב-ראש ומזכירת הכנסת שתיקבע מסגרת זמן גם לראש הממשלה החלופי, גם לראש הממשלה וגם ליו"ר סיעת האופוזיציה הגדולה, כפי שהיה אגב בהשבעה הקודמת, מסגרת זמן של 15 דקות. לא לראש הממשלה המיועד, רק לראש הממשלה החלופי וליו"ר סיעת האופוזיציה הגדולה. בסוף כולנו מבינים שאף אחד לא יוריד אותם מהדוכן אבל שתהיה התכווננות. פעם שעברה את ראש הממשלה המיועד לא הגבילו, רק את החליפי ויו"ר סיעת האופוזיציה הגדולה,

בסדר, אותו דבר כמו פעם קודמת. 15 דקות זה לחלופי וליו"ר האופוזיציה, לא לכל הסיעות? לא, לסיעות זה 9. לסיעות, שיהיה ברור, 9 דקות לכל סיעה. כל סיעה מחלקת את זה כאוות נפשה. אבל לא פחות מ-3 דקות, כך אומר התקנון. לא פחות מ-3 דקות. את יכולה לחזור על ההחלטה? לכל סיעה יש 9 דקות, לא פחות מ-3 דקות לכל דובר אם מחלקים בין הדוברים. לראש הממשלה החלופי ויו"ר סיעת האופוזיציה הגדולה 15 דקות. לראש הממשלה, כמנהג המקום, לא מוגבל בזמן. זו ההצעה, אני מעלה אותה להצבעה.

מי נגד?

הצבעה אושר.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:20.